שלום לכולם.

גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הרשם, הדובר, ערוץ הכנסת. אנחנו עוסקים בתקנות התקשורת (בזק

(אגרה בעד רישום להיתר כללי), התשע"ו-2017. התקנות קובעות

באמצעות העברה בנקאית לחשבן הבנק המצוין על הטופס שהורה עליו המנהל. מודיע ימציא למנהל אישור על ביצוע ההעברה הבנקאית. הצמדה למדד סכום האגרה הנקוב בתקנה 2(א) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי. סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. בתקנה זו - "המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "המדד החדש" המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי. "המדד היסודי" המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנו ת אלה - המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015. המנהל יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת את סכום האגרה כפי שהשתנה לפי האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב). ההערה שלנו הייתה לגבי העדכון של התאריך, שזה לא יהיה נובמבר 3015 אלא לעדכן את זה לנובמבר 2018. סעיף 4(ג). בתקנה 4(ג), בהגדרה המדד היסודי, במקום המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015, לשנות את זה לנובמבר 2018. התקנות הועברו לוועדה בשנת 2016 ולכן הוחלט על המדד הרלוונטי. התקנות קובעות הוראות שונות לגבי תשלום האגרה בעד היתר כללי, את שיעור האגרה, את מתכונת התשלום, את מועד התשלום, את ההצמדה למדד. קבועה גם הוראה על פרסום ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד בתחום האגרה כפי שישתנה מדי שנה בעקבות ההצמדה. בסעיף 2 לתקנות קבוע סכום האגרה וקבועות הוראות נוספות. בסעיף קטן (ב) קבועה הוראה שאם מצא המנהל שלא ניתן לרשום את המודיע, תוחזר למודיע האגרה ששילם. אני בעצם מבין שיש הסכמה או שאין בעיה עם האגרות האלה. כן. התקנות מותקנות גם באישור שר האוצר ועברו את ועדת האגרות במשרד האוצר. התקבלה גם הסכמת שר האוצר לתקנות. לפי מה שהבנתי, בעצם האגרה נגזרת מהסכום שבעבר שילמו בעד הרישיון הכללי וועדת האגרות קבעה את האגרה בהסתמך על הסכום ששולם. זו אגרה שמשולמת לתקופה של עשר שנים. ההיתר הכללי, התוקף שלו הוא לעשר שנים ולאחר עשר שנים יש חידוש. מה הסכום? 6,370 שקלים.

בסדר. רוב החברות שפועלות בתחום הן חברות שקיבלו רישיון. יש שלוש-ארבע חברות שקיבלו את ההיתר ועליהן לא תושת האגרה.

אני מאשר את התקנות האלה.

עם השינוי שהעליתם. שיהיה בהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:47.